מכובדיי, בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדיון בהצעת חוק לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

ברכת בוקר טוב וחודש טוב לכל הנוכחים והנוכחות כאן. נמצאים אתנו כאן חבר הכנסת